צהריים טובים. אנחנו פותחים את הישיבה. יש לי הצעה לסדר, אדוני היושב-ראש. אפשר הצעה לסדר, אדוני היושב-ראש?

דקות. עוד לפני הדיון.

אפשר הצעה לסדר, אדוני היושב-ראש? מהחדר השני. חשוב שלא ישכחו אותנו בחדר